בוקר טוב לכולם. ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה מיוחדת כעת לדיון מהיר בנושא: "הקמת קו מתח בכפר קיש קו 400". זה נשמע תמיד כמו אוטובוס, אבל זה לא. טוב שזה לא קו 300. בדיוק. קו 300 זה קונוטציות אחרות. קו 400 זה קו מתח גבוה, למי שלא יודע. זה קו שמעביר הרבה מאוד חשמל והוא גם נראה מאוד. בכל מקרה, מתוכננת הקמה של קו מתח ומסתבר שהיא קרובה מאוד לבתי תושבים בקו קיש, לבתי הרחבה של כפר קיש. חבר הכנסת רם בן ברק, אתה ביקשת את קיום הדיון המהיר הזה. אני אתן לך לפתוח, בבקשה. בוקר טוב.

גברתי היושבת-ראש, על קיום הדיון על פי בקשתי. אני הייתי בסיור בכפר קיש, פגשתי את התושבים ועשיתי בירור קצר לגבי ההיסטוריה של הדבר הזה, ומסתבר שקרתה כאן פשוט תקלה מצערת. בזמן שתכננו את קו 400, לא היו מודעים להרחבה שכפר קיש מתכננת לבנות. היא הייתה קיימת כבר שנים רבות ללא מימוש, אבל לא הופיעה במסמכים. אפשר לראות גם בתוכניות של חברת החשמל, שכשהם מתכננים את הקו, לא מופיע שטח של הרחבה אלא מופיע שטח חקלאי, ומקור הדבר בטעות. מאחר שהייתה כאן טעות ומאחר שהתכנון היה ללא ידיעה, ומאחר שהטעות ניתנת לתיקון באופן יחסי בצורה קלה, כי עשו איזושהי ברך לקו, אנחנו מבקשים ליישר את הברך הזאת ולהרחיק את קו המתח בעוד כ-100 או 150 מטר ממה שמתוכנן להיות היום. יש כמובן בקשה של התושבים, והם יגידו את זה בעצמם, להעביר את הקו לוואדי סמוך. אני אשמח אם זה יקרה, אבל זה כבר עניין של חברת החשמל.

את הטעות הזאת ניתן לתקן יחסית בקלות וחבל להיכנס מראש למקום שאחרי זה יגרום להרבה סכסוכים ואולי גם לתחלואה.

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. קודם כל, אני מודה לך, חברי רם, על העלאת הנושא. אני חושב שכדאי להסתכל הסתכלות יותר רחבה על הקו הזה, ולהסתכל גם מה קורה בנאעורה ובטמרה. בנאעורה הקו הזה, כמו שהוא מתוכנן, מאוד קרוב לבתים. הוא גם מסכן מצד אחד, וגם מגביל התפתחות עתידית של היישוב נאעורה.

אם אנחנו רוצים להעתיק את הקו מהמקום שלו לוואדי הסמוך, אז כדאי לקחת בחשבון גם את הצרכים של יישובים אחרים. תודה רבה.

יש לנו הרבה מאוד משתתפים, ונוכחים איתנו פיזית ראש המועצה האזורית גליל תחתון ניצן פלג. זה בעצם עובר אצלכם בשטח, וממה שחבר הכנסת רם בן ברק אמר, אני מבינה שיש כאן בעיה

מה הייתה הבעיה בתכנון? איפה זה נפל שם?

אני חושב שיש פה גם רצון טוב של הרבה מאוד שחקנים סביב הנושא הזה ואני רוצה להגיד תודה,

יש פה תקלה, תקלה תכנונית. ההרחבה במושב כפר קיש תוכננה ב-2002. היא לא נלקחה בחשבון בתמ"א 10 על קו 400 שעובר אצלנו וחוצה את המועצה. אף אחד לא ידע על זה, גם לא הוגשו התנגדויות, לא מטעם המושב, לא מטעם המועצה, ואף אחד לא לקח בחשבון שההרחבה הזאת היא ברת היתכנות. התמ"א נכנסה לתוקף בינואר 2016 וכשאנחנו במועצה, החברה הכלכלית שלנו התחילה לבנות את ההרחבה לפני שנה וחצי, בעצם הכול נעשה, כולל התושבים שקנו שם את המגרשים שלהם, בלי ידיעה שהולך לעבור שם קו 400. וזה התגלה פתאום כשחברת החשמל פנו אלינו ולאגודה בכפר קיש, כדי לדבר איפה שמים את העמודים. ואז עשינו סטופ גדול וניסינו להבין מה קורה. אבל איך זה יכול להיות שהרחבה שנידונה מאיזו שנה? זו תוכנית שהתחילה ב-2002. הוועדה המחוזית לא יודעת מה הוועדה?

גם בוועדה המחוזית, ודיברתי עם לשכת התכנון, לא הייתה סינרגיה, לא היה תיאום סביב ההרחבה. וגם מינהל התכנון וגם חברת החשמל לא הכירו - - - מה זאת אומרת לא הכירו? זו לא תוכנית מאושרת? היא תוכנית שאושרה כנראה בשלב מאוחר - - - אני הבנתי שהיא אושרה ב-93'. איזו תוכנית? של ההרחבה? התוכנית של ההרחבה. אבל עובדתית, גם כשאת רואה את התוכניות של חברת החשמל, של כפר קיש ושל קו 400, לא רואים את ההרחבה. עובדה שאנחנו הרמנו הרבה מאוד גבות להרבה מאוד אנשים. אז אני לא חושב שמישהו פה כרגע אומר שלא.

יש פה הסכמה שיש כאן בעיה שלא לקחו בחשבון את ההרחבה הזאת. לא, להיפך. אני אומרת שהתוכנית מאושרת. זאת אומרת, הוועדה המחוזית הייתה מודעת אליה.

התוכנית מאושרת וכרגע אנחנו כבר אחרי שיווק של המגרשים ואוטוטו החבר'ה מתחילים לבנות את הבתים שלהם. לכן, יש פה עוול כלפי התושבים שקנו את המגרשים שלהם, אני חייב להגיד, בהרבה כסף. בכפר קיש השמאות הייתה מאוד מאוד גבוהה, ופתאום בא להם הדבר הזה במרחק שהוא מוטל בספק, אבל אני לא אכנס אליו עכשיו. הבקשה שלי שהוועדה תמליץ סעיף 266ה בחוק התכנון והבנייה, שמאפשר יציאה לעבודות זמניות בפרויקטים שהם חשובים למדינה, פרויקטים לאומיים, ואחרי זה לעשות בדיעבד את התיקון הנקודתי בתמ"א עצמה. יש פה נכונות דיבר איתי אתמול יו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל, גם יו"ר קק"ל דני עטר גם נרתם לעניין הזה. עשינו פה הרבה מאוד שיחות. יש פה נכונות ורצון טוב לתקן נקודתית את הבעיה, ולהזיז את התוואי רחוק ככל הניתן מההרחבה. אני יודע שגם במינהל התכנון יש את הפנייה הזאת לוועדה המחוזית אצלנו כדי לבדוק את האפשרויות. ואני חושב שאם אנחנו פה כוועדה תצא המלצה כזאת ל-266ה, לשר לחתום על זה, נוכל לפתור את הבעיה ולתת גם שקט, גם אמון, ולהתקדם הלאה. יש לי שאלה.

הרצון הטוב מתייחס נקודתית לשכונה בכפר קיש או שהוא מתייחס גם לנאעורה ויישובים אחרים? נאעורה זה לא באותו אזור, זה לא באותו תא שטח. גם אם לצורך העניין התושבים היו רוצים להעתיק את הקו כולו מערבה, זה עדיין רחוק מאוד מנאעורה. אני חייב להודות, בתור ראש מועצה של גליל תחתון, אני לא מעורב בנאעורה כי זה לא שטח השיפוט שלי ואני לא ראש המועצה שם, ואפשר כמובן לשאול אותם מה בדיוק התהליכים שהם עושים בעניין הזה. כמובן שנשמח שגם נאעורה ייהנו מטיפול הולם. אני אשמח אם הוועדה תתייחס לקו בכללותו ולא רק לברך הנקודתית הזאת של כפר קיש. אני מבינה. בכלל צריך להבין שכל הסוגיה הזו של קו 400, יש לה חשיבות. גם בדיונים שאנחנו מנהלים פה על החשיבות של פיתוח משק החשמל שלנו מתוך ראייה של מתן דגש על אנרגיה מתחדשת, אנחנו חייבים לפתח את רשת ההולכה שלנו בישראל. אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים להתקדם עם הסוגיה של אנרגיה מתחדשת זה כי אין רשת הולכה טובה ואנחנו חייבים לחזק אותה. אז אנחנו חייבים את הקווים האלה, אבל אין ספק שאיפה ששמים אותם יש תמיד הרבה מענות וטענות. גם לא חייבים אותם תמיד מעל האדמה. אפשר גם מתחת לאדמה. כן, רק העלות היא פי חמישה כרגע, ממה שאמרו לנו. אבל אם העלות היא בריאות האנשים - - - אם העלות היא בריאות האדם אז אין מה להשוות - - - אין מה להשוות.

אבל הייתה לנו ישיבה על זה השבוע והסבירו לנו, יש עניין של התחממות הקרקע. להטמין קו 400 זה לא פשוט. זה לפחות מה שאני הבנתי. אני רוצה להוסיף בעניין הזה, אם יורשה לי. זה נכון מה שאומרים לגבי נאעורה. אני ראיתי את זה רק היום בבוקר פעם ראשונה. אבל נאעורה כן הייתה בתכנון, כן הוגשו התנגדויות וכן היה תהליך מסודר. כאן הבעיה שלנו היא שבגלל טעות שכולם מודים בה, שאם היו יודעים היו עושים אחרת, והתיקון הוא מאוד קל. אני חושב שלגבי נאעורה צריך להקדיש דיון בנפרד כי יש שם בעיה. אני ראיתי את זה. היית שם במקום? לא, ראיתי את מה ששלחו לי בבוקר.

מינהל התכנון, נועה נאור, מנהלת אגף תשתיות,

בוקר טוב לכולם. אני רוצה להבהיר מספר דברים. אני רוצה להדגיש, מדובר פה בתמ"א 10/ג/6. זו תוכנית מתאר ארצית מפורטת שקודמה במשך זמן לא קצר, כ-13 שנים, תכנון מאוד מורכב וארוך, כלל בחינת חלופות רבות לתוואי. ובסופו ההליך המאוד-מורכב הזה אושרה התוכנית כמו שהיא אושרה בשנת 2016. לאור המקרה של התוכנית המאושרת בכפר קיש, אנחנו התוודענו לזה רק מהפנייה של כפר קיש. לאורך כל התכנון, אף אחד לא העלה את התוכנית הזאת, לא התושבים עצמם, בשום שלב שהוא. נכון, הייתה פה תקלה תכנונית, גם הוועדה המחוזית לא העלתה את זה. כמובן שבמהלך הליך רגיל יש שלב של התנגדויות, ולא הועלתה שום השגה לגבי הנושא הזה. עם זאת, אנחנו מבינים שיש כאן בקשה להרחקה, שנובעת לטעמנו מחשש מפני קרינה אלקטרומגנטית. וחשוב לציין שגם מהמשרד להגנת הסביבה וגם מחברת החשמל אנחנו מבינים שיש כאן מרחק שהוא מרחק מספיק סביר שעומד בכל מרחקי הבטיחות ואף מעבר להם. זאת אומרת, המרחק בין קצה הבינוי המתוכנן - - - שנייה, רגע,

אני מבקשת ממך לעצור שנייה ולהקשיב שנייה. גברתי, את נציגת מינהל התכנון. את לא נציגת המשרד להגנת הסביבה ואת לא נציגת משרד הבריאות. אני מבקשת ממך לא לחוות דעות על קרינה ועל קירבה לבתים. מה שאני רוצה לשמוע ממך ולהבין ממך, איך זה יכול להיות שבמדינת ישראל יש תוכנית ארצית שמדברת על פריסה של קווי חשמל ויש תוכנית של הרחבה שמקודמת כבר 15 שנה, ואין הלימה בין התוכנית הזאת לתוכנית השנייה. תסבירי לי איך במינהל התכנון דבר כזה קורה.

הפתיעה אתכם ההרחבה הזאת?! לא ידעתם עליה?! איך זה יכול להיות? הרי זה רץ בתוך כל הצנרת של מינהל התכנון. זה אותו מינהל. אם זה הוועדה המחוזית, אם זה הוועדה המקומית,

זה ועדות שלכם, של המדינה. איך זה יכול להיות שוועדה אחת לא יודעת מה שקורה בוועדה שנייה? אני רוצה להבהיר, נכון, הייתה פה תקלה. אני לא יכולה להסביר את זה. אנחנו מקבלים את כל התוכניות ומרכזים אותן במינהל התכנון, ולכן יש גם שלב שנקרא שלב ההתנגדויות והערות הוועדות המחוזיות, וגם בשלב הזה לא עלו על התוכנית הזאת. היו תקופות שכל התוכניות לא היו ממוחשבות, וקרתה תקלה. לאור זאת, יש לנו כאן מקרה מאוד מאוד חריג. זה לא מקרים שקורים כל יום בתוכניות, ולכן יש לשקול ולבחון הסתה של הקו הזה. עמדתנו היא שאם יש נכונות והצדקה מבחינה הנדסית לשנות את התוואי של הקו הזה, אנחנו מבחינה סטטוטורית נעשה את ההליך הסטטוטורי לתקן את הבעיה הזאת שנעשתה. אין לנו התנגדות, ואנחנו נצטרך לקבל את לוחות הזמנים מחברת החשמל ולראות איזה הליך סטטוטורי מתאים, בין אם במסגרת סעיף 266ה, ובין אם זה במסגרת קידום מהיר של תיקון התמ"א. אנחנו נמצא את ההליך הסטטוטורי המתאים. האם כתוצאה ממה קרה כאן, אותה טעות, ואי הסינרגיה בין שתי התוכניות ובין הוועדות, האם לומדים איזה לקח, שזה לא יקרה יותר?

זה באמת משהו חריג. אמרתי, מדובר בתוכנית שקודמה כבר לפני 13 שנה. מחשוב כל התוכניות היה אז בחיתוליו. היום אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי.

ברגע שאת מקדמת תוכנית, עולות לך כל התוכניות שנמצאות שם בסביבה, ודבר כזה לא אמור לקרות.

חברת הכנסת סאלח, בבקשה. יש לי שאלה, גברתי. האם מתוכנן כזה קו גם באזור התעשייה ציפורי, על אדמות יישוב כפר משהד? אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת. אני לא יודעת. יכול להיות שמתוכנן בוות"ל. אולי חברת החשמל תתייחס לזה. האם אפשר? - - - את יכולה להגיש את הבקשה הזאת. אני פשוט נורא מבקשת, כי זה גם דיון קצר ואנחנו חייבים להתמקד בסוגיה הספציפית הזאת ולנסות לפתור אותה. יש לי שאלה אליה. גברתי, האם מינהל התכנון פתוח לתכנן מחדש את הקו הזה, לא רק בנקודה של כפר קיש אלא קצת יותר צפונה? אז כמו שאמרתי, מדובר בתוכנית שאושרה לפני כארבע שנים אחרי הליך מאוד ארוך ומורכב בחינת התנגדויות, וזה התוואי שנבחן לאחר בחינת כל החלופות שהיו. כרגע אין שום כוונה לפתוח את התוכנית הזאת מחדש. אני לא מכירה כוונה כזאת.

אנחנו נשארים בכפר קיש. חברת החשמל, יוסף דהאן, שלום לך, אדוני. שלום. אנחנו מבינים שיש לנו כאן בעיה ושצריך לפתור אותה. אני מבינה שראש המועצה היה בקשר עם יו"ר חברת החשמל,

רון-טל הוא יו"ר?

מה אתם מתכוונים לעשות בנושא הזה? אז קודם כל, נפגשנו גם עם ראש המועצה, ואנחנו בהחלט קשובים לבקשת ראש המועצה. אנחנו הצענו לקטום את המשולש, אפילו יותר ממה שחבר הכנסת רם בן ברק ביקש. אנחנו מציעים להזיז את הקו כ-250 מטר, 200 מטר, כך שהמרחק מהמבנה הראשון יגדל למעלה מ-350 מטר, ואני חושב שבזה תיפתר הסוגיה. אנחנו נצטרך לשבת עם מינהל התכנון ולראות איך עושים את זה סטטוטורית. אני אשמח מאוד אם יאופשר לנו להקים בהליך מאוד מהיר, אפילו בטרם אישור ההליך הסטטוטורי, בתוואי המוצע. כך שחברת החשמל מאוד נכונה לעשות את התיקונים. אני רק אעיר לגבי נאעורה בנאעורה הקו הורחק כ-70 מטר מעבר לבתים לתוך מקרקעין צבאי,

שיש מרחק די והותר עד לבתים. מעבר לזה שבין הקו ה זה המתץוכנן לנאעורה יש קן אחר קיים מזה עשרות שנים, 161 קילו וולט שהוא הקו הקרוב יותר ועדיין עומד בתקנים. לכן, לטעמי, אני לא רואה את נושא נאעורה כנושא שכדאי לפתוח אותו מסיבה מאוד פשוטה זה נבחן ארוכות מאוד, כולל על ידי החוקר שמונה לשמיעת כל ההתנגדויות, והסוגיה הזאת קיבלה טיפול בתוך התוכנית. תןדה. אני רוצה לחזור לגב' נועה נאור ממינהל התכנון. בעצם אנחנו שומעים פה שלחברת החשמל יש את המוכנות ואת הנכונות, ואנחנו צריכים את האוקיי שלכם שאתם תעשו את הכול מבחינת הצד שלכם כדי לאפשר את השינוי הזה.

אני אמרתי ואני חוזרת ואומרת. אם יש היתכנות מחברת החשמל להסיט את הקו - - הנה,

- - אנחנו ניתן את המענה הסטטוטורי לעמידה בלוחות הזמנים שחברת החשמל תציג.

אני שמחה מאוד לשמוע. מעולה. גם אני מאוד שמח.

מה אתה אומר, ניצן?

רצון טוב.

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים גם רצה לדבר,

רק שימי לב שהתמונה של נהלל ברקע, שיהיה ברור לכולם. שמנו לב. זה בשבילך, רם. זה מוקדש לך. שנה הבאה אנחנו חוגגים 100 שנה למושב הראשון. קודם כל, אני רוצה להודות לראש המועצה ולרם בן ברק על ההובלה של המאבק הזה, ואני שמח ומתרשם שגם חברת החשמל וגם מינהל התכנון נכונים לתקן את העיוות הזה. אין ספק שהרחבה במושב היא אחד ההליכים המורכבים ביותר שמושב עושה, גם מבחינה תכנונית וגם מבחינה קהילתית. וכרגע האירוע הנקודתי הזה מהווה איזשהו חסם להשלמת התהליך ובעצם לקליטת המשפחות על מנת שיוכלו לבנות את ביתם. ולכן אם ההתרשמות שלי נכונה ורוח הדברים היא כזו שאנחנו לקראת סיום הסוגיה ולפתרון, אז אני מברך גם אותך,

על הדיון הפורה והמהיר, וגם כמובן שוב פעם את ראש המועצה ואת רם בן ברק, ונקווה שנוכל כבר לראות את המשפחות נקלטות במושב ובונות את ביתם.

תודה רבה. לעוד מישהו חשוב לדבר? או שנעשה את הדיון המהיר הזה באמת מהיר? זה נשמע כמו חגיגת פתרון, ולא דיון.

אני חייב להודות לכל מי שהגיע לפה, לחבר הכנסת רם בן ברק שעזר, לך כמובן, ולניצן פלג, ראש המועצה שלנו שעוזר בכל מה שניתן. אני רוצה רק להאיר את הזווית שלנו, למרות שכבר דנו בכול. אנחנו הופתענו מאוד לפני כשלושה חודשים לגלות את העניין הזה, שהולך לעבור קו 400 על עליון ממש עשרות מטרים מהשכונה. ואנחנו ממש חוששים מקרינה אלקטרומגנטית, זו סכנה בריאותית שעד היום אין עליה תקן מוגדר, ואנחנו חוששים מהעניין הזה. יש פה עוד כל מיני סכנות. ובכל מקרה, אנחנו אומרים שעל בריאות לא מתפשרים ואנחנו חושבים שצריכים להרחיק את הקו כמה שיותר רחוק ולא להתפשר ולא לקחת סיכונים. על הטעות התכנונית כבר דובר. זה ברור והודו בזה שהייתה פה טעות תכנונית, ואנחנו מבקשים שבמקום שמגלים שיש טעות ועוד לא עשו את העמודים ועוד לא הציבו שום דבר בשטח, וגילינו שיש טעות וזה בזמן, ואפשר לתקן את הטעות, אנחנו מבקשים לתקן את הטעות ולא להנציח אותה. והכוונה שלנו היא לתקן את הטעות למצב לו אנשי ועדת התכנון היו יודעים שיש כאן הרחבה. אני חושב שצריך להתייחס לזה בצורה הזו ולהזיז את הקו למקום שהוא היה אמור להיות,

המקום הטבעי שלו. באזור שלנו יש המון שטח, אין בעיה של ואדיות, של מיקומים. אפשר למצוא מיקום אחר. אנחנו בטוחים בזה. בדיון משותף אנחנו בטוחים שאפשר להגיע לפתרון, כי אנחנו רואים שיש פה רצון טוב מכל הצדדים לעשות את זה. אבל לא לשים רק פלסטר אלא באמת לפתור את הבעיה כמו במדינה מתוקנת. יש פה גם עניין שקו המתח הזה, ברגע שהוא יהיה איפה שהוא יהיה, יש פה בעיה. ההרחבה היום כבר קיימת, יש כבר כבישים, יש מגרשים שמוכנים לבנייה, יש הכול. המשפחות תלויות ועומדות ולא יודעות מה יהיה, ורוצות להמשיך להתקדם, אבל הכול תקוע. אני יכול להגיד גם שאם יהיה קו כזה, זה פוגע באינטרס של המדינה. במקום ליישב את הפריפריה, יבריחו את תושבים מהפריפריה, ויש משפחות שהודיעו שלא יבנו אם זה יהיה המצב. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה, שכשעושים כזה קו מפלצתי אז יש פגיעה סביבתית. אנחנו מבקשים בכל פתרון שלא יהיה לשמור על הסביבה. אנחנו בפריפריה,

אין תשתיות כמו במרכז, אין אפשרויות תעסוקה כמו במרכז, אין אפשרויות בילוי לילדים כמו במרכז. אבל הדבר היחיד שיש וזה היתרון הגדול מאוד בפריפריה, באזור שלנו בכפר קיש, על פני המרכז, זה הנוף והסביבה והטבע שסביבנו. ואנחנו מאוד מאוד מבקשים לאפשר לנו שזה יישמר. כשתכננו את הקו עשו אותו כך שהוא יעבור בוואדיות, אנחנו חושבים שזה מאוד נכון. זה מונע פגיעה גם בציפורים ובכל מיני ערכי טבע נוספים. ואנחנו מבקשים שבכל תכנון עתידי שלא יהיה, ויש אפשרויות, יתחשבו בנתוני הטבע ויעשו את זה בוואדיות עד כמה שניתן, ולא רק יעלו את זה לשלוחה ואז בעצם זה עלול ליצור בעיות נוספות של יישור הקו מול ההרחבה שנמצאת על השלוחה ממול או בעצם לא יהיה לפי העיקרון של מעבר בוואדיות. בסופו של דבר, אני אומר שהעיקרון הוא במקום שנחרך אפשר למזער את הנזק, וזה מה שאנחנו מבקשים שיעשו. אנחנו מאוד נשמח ואנחנו מאוד מודים לכולם על הנכונות ועל הרצון הטוב, ואנחנו רוצים לשתף פעולה כולנו ביחד, ולמצוא את הפתרון הנכון. אני בטוח שכל מי שנמצא פה, גם אני וגם ניצן, וגם אתם, כולכם פה, וגם האנשים שיושבים עכשיו בכפר קיש עם הזום איתנו, בלהט העשייה כולם רוצים לפתור ולעשות מהר ולסגור. אבל בסופו של דבר, כולנו כאן בגלל קדושת החיים והאיכות של החיים, וזה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים שייתנו לנו לקיים חיים בריאים ואיכותיים, לנו ולמשפחות שלנו. ואנחנו כמובן מזמינים את כל גורמי התכנון אלינו לכפר קיש לראות בעיניים. כשרואים בעיניים מבינים.

אני מסכימה לחלוטין עם כל מילה. וכשרואים בעיניים רואים שכפר קיש הוא באמת אחד המקומות היפים בארץ.

אין עליו. כמעט הכי יפה. משה בן יאיר מרשות החשמל ביקש רשות דיבור, בבקשה. שלום, כבוד היושבת-ראש. שמי משה בן יאיר, ראש אגף הנדסה ברשות החשמל. אני רק מציין שהרשות לא מתנגדת כמובן לרצון להעתיק את הקו. אבל מאוד חשוב להדגיש, וזה לא צוין על ידי אף אחד מהדוברים, שהקו צריך להסתיים בדצמבר 2025. אז צריך לעשות כל מאמץ אפשרי כדי לעמוד ביעד הזה מכיוון שזה קו מאוד מאוד משמעותי לכל אזור הצפון, להמון אנרגיות מתחדשות, אבל לא רק, גם לצרכנים. אז מאוד חשוב שגם אם מסיטים את הקו, שתהיה עמידה בלוח הזמנים הזה, כפי שנקבע על ידי שר האנרגיה,

ברור לחלוטין. אני חושבת שאפשר לסכם. אנחנו בהחלט יוצאים מכאן עם בשורה בכך שלפחות לגבי המקום הנקודתי הזה יש נכונות ויש מוכנות לעשות את ההעתקה המתבקשת הזאת. כיון שבלוח הזמנים כבר יש עבודות והתקדמות, אז אני מבקשת מחברת החשמל, ממינהל התכנון ומהמועצה האזורית לקיים פגישות בהתאם לשינוי התוכנית כפי שדובר עליה כאן וכפי שהם התחייבו בפני הוועדה. ואני אבקש דוח בכתב לוועדה בתוך שלושה שבועות, לבחון את ההתקדמות של השינוי שהוחלט עליו כאן. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:33.